אפרת סימון COO, משרד הבריאות סא"ל יפעת קסוטו ראש עת"ום, משרד הביטחון וצה"ל עומר קנובלר רמ"ד חקיקה, משרד הביטחון וצה"ל איריס אליאסיאן מנהלת חטיבה בכירה,

לי וליושבת-ראש חשוב מאוד כל הנושא הזה של השתלת איברים, ובעיקר מודעות. אנחנו בין האחרונים בעולם במדינות ה-OECD מבחינת נתונים, תסתכלו,

ולצערי, מדי שנה עשרות אנשים

וגם אני, למרות שקטונתי, עשיתי עבודת מחקר לתואר שני, ושנינו הגענו לאותם נתונים שאנחנו בודקים למה אנשים בסוף לא חותמים. אגב, אנחנו רואים פער מאוד מאוד גדול בין הרצון של אנשים לבין היישום בפועל.

אני רוצה להדגיש יותר את הסיטואציה שלנו בבית חולים מול משפחה. אצל משפחות שהיקיר שלהן חתום על אד"י פה אפילו היקיר לא חתם על אד"י, למשל אם הוא ילד, אבל בני משפחה אחרים קודם כל השיח אחר לגמרי עם המשפחה,

הרבה משפחות יוזמות בעצמן פנייה לצוות הרפואי ומבקשות לחתום על

אנחנו רוצים שיהיו לנו 80% הסכמה. להגביה.

כי בסוף החתימה, כרטיס אד"י הוא אמצעי ודרך לקבל עוד תרומות איברים. כמה זמן

וגם לפי הפרופיל של האנשים. זאת אומרת,

זה ציבור שפחות מעניין. אני אומר שצריך לראות. למה? חוץ ממישהו שנפטר, עם

מי שמבקש את הנושא זה שר התרבות והספורט, הוא כבר השיג הסכמות עם השרים, ועוד נעשית עבודה משותפת למצוא את הטפסים המתאימים,

שבהם תהיה ההפניה הזאת. זו בדיוק העבודה שנעשית,

אבל נצטרך לקבוע דד-ליינים לדבר הזה,

אנחנו מבטיחים להם. שלוש שנים הם מרחו אותי. שלוש שנים, אנחנו ניתן למילואימניק נקודת

אבל צריך לזכור מאחורה איפה נשמר הדטה, מי אחראי על המאגר הזה, מה עושים לא עלינו ביום הדין כשצריך להוציא את הדטה הזה ולהוכיח שיש אישור של אותו בן אדם.

תגידי לי איזה טופס מקוון את שולחת. אני בדיוק קיבלתי היום את אות ההערכה שלי של השירות בלבנון, שזה נחמד שקיבלתי

תודה רבה.

הייתי חמש שנים שם על הגבול. אם היית שולחת לי נגיד את הטופס כי הרי כבר יש לך את הפרטים שלי, חוץ מהתעודה היפה והזה ששלחת

בדיון הספציפי הזה אני אגיד מה יש כרגע בצורה דיגיטלית.

שאלון רפואי שהמלש"ב ממלא, שאלון

הרוב לא ממלאים, הם לא חותמים על איזשהו משהו. הם לא חותמים על טופס, הם גם לא ממלאים. פעם כדי לקבל אישור מילואים היית צריך לחתום, זה כל מיני דברים שפישטנו מאוד

וכמובן שבשירות שאנחנו מדברים עליו פה היום, הסכמה לתרומת איברים, יש רגישות מסוימת, ולכן יש חשיבות לדעת מי הוא הבן אדם שנותן את הסכמתו, בין אם ההסכמה מתבצעת בטופס כזה או אחר. כאשר אם ההזדהות לא מתבצעת בצורה הולמת אז זה חושף

אז שמשרד הבריאות יתייעץ איתכם על מה? על אופן קבלת ההסכמה. בגלל נושאי ההזדהות - - - אבל אין הסכמה,

זאת הפניה לאתר. באתר יש את ההסכמה של

של זה עכשיו יגדל משמעותית,

אבל הוא לא מזדהה. מה זה נעשה את זה נכון? מה אתה רוצה לעשות שם?

אבל באמת באמת - - - אני לא מתייחס ללינק עצמו כמשהו טכני. הבנתי. אני מתייחס לתהליך. אם רוצים לקבל את הסכמתה של יושבת-הראש סילמן ראוי לוודא ברמת סמך מסוימת שזאת יושבת-הראש סילמן שיושבת בצד השני של

אם בוחרים להסדיר את הנושא הזה בחקיקה ראשית ראוי לתת את הדעת גם לנושא ההזדהות. אין לי ספק, ולכן אני רוצה שתיתנו את הדעת. אז תביאו את עמדתכם, תגידו מה זה אומר, ומה

הוא יודע לבוא ולדייק איפה זה מתאים, איפה זה פחות מתאים. וכשאני אומרת מתאים ופחות מתאים צריך להבין שבסופו של דבר כשאנחנו נכנסים לעולמות השירות יש ממש

אני לא מצליחה להבין. נעשה את שיעורי הבית, ואני מאמינה שלדיון הבא נוכל לבוא הרבה הרבה יותר ענייניים,

ואולי אפילו עם לוחות זמנים. אבל למה לא באתם לדיון הזה ענייניים? החוק הזה כבר יושב חודש. באופן אישי אני - - - אין באופן אישי. את מייצגת את רשות התקשוב, את לא מייצגת אותך. בואי, יש לך אחריות במשרד

זאת אומרת, זה לאו דווקא הנושא הזה.

שלום לכולם, נוסיף רק שקודם כול כבר היום,

כבר מספר חודשים יש באתר

שזה אתר שמכיל את רוב משרדי הממשלה ויחידות הסמך,

יש כבר היום קישור לאתר אד"י. זאת אומרת שזה לא משהו חדש. נפגשנו כמובן עם החברים

קודם כול אנחנו מבינים כמובן את החשיבות.

מייצגת את רשות האוכלוסין וההגירה, יש גם את משרד הפנים שידבר,

מטעם הרשויות המקומיות. אנחנו כאמור מבינים את הצורך. יחד עם

אין שום בעיה כמובן להרחיב את זה. מה אפשר לעשות בטווח קצר ומה בטווח היותר ארוך. אז מתי תעשו את זה? תתקבל החלטה, עושים את זה במיידי, אין שום בעיה.

שוב,

אני לא יודעת כמה נכנסים, אגב. אני בחיים לא

אצלם זה קצת יותר קל, הם לא נכנסים תחת הרשויות.

עד שלא נראה את זה באתר לא מקבלים תעודת הוקרה. אה, הוא אמר שעוד אין, אבל מקדמים.

פרגנו לכם הרבה, בואו נראה.

לא נוציא 200 ומשהו תעודות, אבל נפרגן להם פה בכיף. נשלח לו איזה אות

בבת זוג שאיבדו מישהו שמת ולהגיד בוא תתרום. לא לעניין. צריך לגלות גם רגישות.

בדיוק. יש לי סוללה של 35 עובדים שמתחזקים את האתר

לא צריך לחכות לחקיקות ועניינים.

ואני חייבת להגיד שהדיון הזה שכנע אותי לחתום על כרטיס אד"י. כל הכבוד. הופה, איריס. את תירגעי עם תעודות ההוקרה

כי לא הייתה מירב בן ארי שתשים חקיקה,

זה קצת ברור,

לפניי מונח החוק להשתלות איברים. שניים-שלושה דברים טכניים.

כי בתשלומים יש התקשרות של מיילים,

ממלא טפסים. והדבר השלישי,

לצאת מפה וללכת למשרד, ולפעם הבאה שיש דיון לבוא לפה ולהגיד: הינה באתר,

אני בטוחה שבעבודה טובה עם ניצן אפשר יהיה לעשות

לקרוא לזה שירותים דיגיטליים,

גם טפסים, גם אתרי אינטרנט, זה הרבה יותר רחב

זה מה שהוא אומר. חד-משמעית. שיעור ראשון בהפרדת רשויות.

גם בהחלטת ממשלה, יש לה שיניים או שהיא אומרת nice to

שלושה-ארבעה שבועות? שלושה שבועות. שלושה שבועות מקסימום. החוק הזה מונח כבר חמישה שבועות.

אני חושבת שלא צריכה להיות בעיה בנושא של תשלומים מקוונים, אז באמת בתיאום עם ממשל זמין, מה אפשר, איפה אפשר.

אנחנו לא צריכים הרבה,

אצלם יש בתי חולים ומבצעים השתלות, ויש להם אינטרס, אבל שאחרים יעשו את העבודה. בהחלט אפשר לבקש. נכון, בשמחה. אני חושבת שקופות החולים - - הראשונות שצריכות.

ולכן אני רוצה שהוועדה תוציא לקופות החולים בקשה שהם יביאו לנו את הרעיונות שלהם, ואיפה כל אחד חושב ליישם את זה. בסוף כולם מגיעים לתמר ומבקשים את העזרה שלה,

ד"ר אשכנזי?

וצריכים את העזרה שלה. אז הכי טוב שהם יעזרו לעצמם קודם, ואנחנו גם נעזור להם פה.

במה שהיא תוכל תעזור להם גם. אבל קופות חולים זה ככה, כי יש להן יחידות שיווק, יחידות דיגיטל, הן יודעות לעשות את העבודה. הקורונה הקפיצה מדרגה את כל הנושא של הזמינות והתקשוב והדיגיטל, אז אין סיבה שלא. זהו, מירב?

השם עמכם.

תודה רבה. אני נועלת כאן את הדיון. תודה לכל הבאים. הישיבה נעולה.